במרתון דיונים של חקיקה בוועדת כלכלה על בסיס הסכמות בין קואליציה לאופוזיציה רגע לפני פיזור הכנסת ומה שמכנים ניקוי שולחן, על מנת לייצר רציפות והמשכיות של חוקים טובים וחשובים. החוק שלנו עוסק בהצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון - זכות במקרקעין בקבוצת רכישה), התשפ"א-2021, של ח"כ מיכאל מלכיאלי. בנסיבות אישיות ומשפחתיות הוא נעדר מכאן ואני דווקא מעריך את חבר הכנסת שגם בשעה העמוסה הזאת יודע לשמור גם על ענייני המשפחה וללכת הביתה. אמרתי לו שאנחנו נייצג את עניינו כאילו הוא פה נוכח איתנו. מהות החוק הזה בפשטות, אדם שמגיש בקשה לקבלת מענקי עבודה איננו יכול להיות בעל קרקע או נכס מניב עתידי. אם יש לו דירה משלו הוא יכול להגיש בקשה למענק, אבל על מגרש שבבעלותו הוא איננו יכול והדבר הזה פוגע למשל בקבוצת רוכשים מחוסרי דיור או קבוצת רכישה שהם בבעלות מגרש עתידי לבית ראשון בחיים, ובשל העובדה שהם הצטרפו לקבוצה כזאת, לא יוכלו לקבל מענקי עבודה, שזה למקבלי השכר הנמוך ביותר. מקרה נוסף הוא אדם שקונה מגרש מהמדינה בזול בפריפריה, נגיד 150,000 שקל רבע דונם ומתכוון לבנות עליו 100 מטר שזה בערך 800,000 שקל כל העלות הכוללת, בית הכי צנוע, פחות מדירה הכי זולה במרכז. הוא לא יקבל את מענקי העבודה כי יש בבעלותו מגרש, לכן הצעת החוק באה ומסדירה במקור רק את העניין של קבוצת רוכשים, קבוצת רכישה, שזה מושג שונה. אולי צריך כן לשים את שני המושגים כי שני המושגים האלה שונים, להסדיר גם למשל לאנשים שהם בעלי מגרש של בנה ביתך. החוק עבר אצלנו, חוזר אלינו להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נקריא אותו כפי שהוסכם גם עם משרדי הממשלה ונצביע עליו. אחרי שאני הסברתי את החוק, אתם יכולים להקריא אותו פשוט. נא להקריא את החוק ולהציג עצמכם לפרוטוקול. אני מרשות המיסים. אני אקריא ואסביר. בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007, בסעיף 3, במקום פסקה (1) יבוא: "(1)(א) לו, לבן זוגו או לילדו הסמוך על שולחנו, זכות במקרקעין, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, ובלבד שחלקם בזכות כאמור,

עולה על 50% ושהזכות במקרקעין אינה אחת מהזכויות

בפסקאות משנה (1) עד (4) שלהלן ובכפוף לתנאים הקבועים בהן ולהוראות פסקת משנה (ב): זה בעצם העתקה של הסעיף הקיים, שבעצם אנחנו מוסיפים פה בפסקאות הבאות את הדירות הנוספות שלא יחשבו כזכות במקרקעין ולא יפסלו אדם ומלקבל את המענק. דירת מגורים, קרקע שהתוכנית החלה עליה מייעדת אותה למגורים, ומותרת עליה בניית יחידה אחת בלבד על פי אותה תוכנית, ובלבד שלא עברו חמש שנים מתום שנת המס שבה נרכשה הקרקע,

"תוכנית" כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, פה אנחנו מדברים בעצם על הבנה ביתך. כמו שהסביר היושב-ראש קודם, אנחנו בעצם נותנים חמש שנים שבהן הוא יוכל לבנות אחרי שהוא רכש את הקרקע. זכות שנרכשה במסגרת התארגנות של קבוצה, שחבריה חתומים על מערכת חוזים הקשורים בזה בזה, שבאמצעותם תפעל הקבוצה לקבלת נכס בנוי, ובלבד שלפי תנאי מערכת החוזים האמורה זכאי העובד לקבל דירת מגורים אחת, זאת בעצם קבוצת הרכישה מההצעה של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ובעצם אנחנו מאפשרים את זה כל עוד לפי החוזה שבין חברי קבוצת הרכישה, מבקש המענק זכאי לדירה אחת בלבד. קרקע ששטחה אינו עולה על 1000 מ"ר וששימשה דרך קבע למגוריו של העובד, בן זוגו או ילדו הסמוך על שולחנו לתקופה של שנתיים לפחות שקדמו לשנת המס, ובלבד שלא עברה תקופה של חמש שנים שבה שימשה דרך קבע למגורים כאמור, מתחילת שנת המס הראשונה שבה היה זכאי למענק לפי חוק זה. פה בעצם זה קטגוריה נוספת שאנחנו מבקשים להוסיף, שזה בעצם אנשים שהדירה שהם גרים בה לא מוסדרת מבחינה תכנונית כפי שצריך או שהם גרים במשהו שהוא לא דירת מגורים אבל הם גרים על קרקע שהיא לא מאוד גדולה. האנשים האלה הם בעצם גם אנשים עניים, אנשים שאנחנו רוצים לתמרץ אותם לעבוד ולכן אנחנו נותנים להם בעצם תקופה של חמש שנים להסדיר את המגורים, ובחמש שנים האלה אנחנו ניתן להם מענק, אפילו שזאת לא נחשבת דירת מגורים לפי ההגדרה הרגילה. (ב) הזכאות למענק לפי פרק זה לא תחול על עובד שלו, לבן זוגו או לילדו הסמוך על שולחנו,

יותר מזכות במקרקעין אחת, מהזכויות במקרקעין המפורטות בפסקת משנה (א)(1) עד (4); לעניין זה, יראו מי שרכש דירת מגורים שחלות לגביה הוראות סעיף 19(ג1ג)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, ויש לו נוסף עליה דירת מגורים, כאילו שיש לו זכות אחת במקרקעין. בעצם פה אנחנו אומרים שצריך להיות לך זכות אחת, כלומר אם יש לך חמש דירות מגורים,

אם יש לך חמש קבוצות רכישה שונות שאתה נמצא בהן ואתה זכאי לדירה בכל קבוצת רכישה, אתה גם לא תהיה זכאי. זה גם נמצא דומה למה שנמצא בחוק היום. (ג) בפסקה זו " דירת מגורים" כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, "זכות במקרקעין" כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, "חוק מיסוי מקרקעין" חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, תחילתו של חוק זה הינו ביום כ"ח בטבת התשע"ז (1 בינואר 2022), והוא יחול על מענקים המשתלמים בעד הכנסה מעבודה או הכנסה מעסק או משלח יד שהופקה בשנת המס 2022 ואילך. בגלל שבדיני המס אנחנו עובדים על הכנסה שנתית, אנחנו לא יכולים לחתוך משהו באמצע השנה ולכן אנחנו מחילים את זה אחורה, כך שגם בכל שנת 2022 החוק הזה יחול ולא ימנע מאנשים לקבל מענק.

אני חושב שאנחנו יכולים להצביע. התאריך העברי יתוקן כך שהוא יתאים ל-1 בינואר 2022. תודה. מי בעד הצעת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון), התשפ"ב-2022?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק מאושרת לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. תודה לכם, לכל אנשי המקצוע שהיום בשעה לילית כזאת אתם איתנו. אני מעריך את זה מאוד. לילה טוב, אני נועל את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 20:07.